שינויים בתקציב המשכי לשנת 2020. מספר פנייה לוועדה: 8003. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 173 מיליוני שקלים בהוצאה בתקציב המשרד להשכלה גבוהה עבור יישום החלטת ממשלה מספר 366 מיום 9